הנושא שעל סדר-יומנו עכשיו הוא הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר). אנחנו בהנמקה והצבעה על הסתייגויות של האופוזיציה בנושא. אני מודיע ומעדכן לפרוטוקול על ההסתייגויות של חברת הכנסת מלינובסקי, שבאישורי נכנסות ללו"ז, גם אם היא לא תצליח להגיע במהלך הישיבה, ותעלינה למליאה. אני אאפשר כמובן הערות פתיחה קצרות לחברי האופוזיציה. בעיקרון זה הזמן שלהם, אז אנחנו פה בקואליציה נתרגל הקשבה. הערות פתיחה לחברי האופוזיציה שמעוניינים לנמק ולהצביע. הערות לסדר, הערת פתיחה, ומכאן נמשיך. אדוני היושב-ראש, שתי הערות קצרות מאוד לסדר. האחת, והייתה לנו בנושא שיחה טלפונית אתמול מה שהתרחש כאן אתמול מבחינתי היה הפרה של

הפרה של הסיכומים בינינו לגבי תהליך ההנמקות. יש הבדל בין דיון, שגם בו ראוי שיהיה דיון שמאפשר לחברי כנסת להציג בצורה רציפה יחסית את דעתם, פה ושם יש הערות ביניים יש הבדל בין דיון בהצעת חוק או בנושא מסוים לבין תהליך של הנמקה של הסתייגויות. והנמקה של הסתייגויות זה דיון שבו,

גם אם יש הערות ביניים, הן צריכות להיות במסורה. בוודאי לא ייתכן שמי שיושב על כיסא היושב-ראש ישבש את תהליך ההנמקות על ידי התערבות - - - שמחה, אני סומך עליך שתגיב במקומי. אני עולה להצבעה. דוגמה מיטבית. הוא עושה את עבודתו. מה זאת אומרת?

יש גם דרך לדבר. אולי לא הורגלת עד עכשיו, ומעכשיו תתרגל.

לא צריך להדגים יותר. גלעד, דבר.

כאשר ההתנהלות הזאת מלווה את כל תהליך ההנמקות, יש פה שיבוש על ידי היושב-ראש של תהליך ההנמקות. ובמיוחד כאשר מסכמים מראש עם יושב-ראש הוועדה כיצד מתנהל התהליך, ונקבע שיש שעתיים לטובת הנמקות, הדיון הזה עוד פעם, מבלי לכפור בעובדה שיש גם קריאות ביניים פה ושם, בוודאי יושב-ראש יכול להתערב לטובת שאלה, אמירה, קביעה לסדר, אבל התערבות חוזרת ונשנית בתהליך ההנמקות מצד חברי הקואליציה. דבר ראשון, זה דבר לא ראוי,

זה דבר שיקשה להגעה על הסכמות דיוניות בעתיד. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, אני לא אחזור על דברים שאמרתי לגבי הציפייה שהייתה לנו שתהיה אתמול בדיון אני לא אחזור על זה, אני רק אומר, הציפייה שלנו היא בוודאי, כאשר מגיעים להסכמות, ההסכמות האלה תכובדנה, גם על ידי מי שיושב בכיסא היושב-ראש. ההערה השנייה לסדר, ברשותך אדוני. ביומיים האחרונים אנחנו קוראים בכלי תקשורת שונים, דומני זאת הייתה חשיפה ראשונית של עיתון הארץ על השלבים הבאים שמתכנן השר לוין במהפכה המשטרית, והשר לוין בעצמו הודיע לציבור הישראלי שכל הצעדים החמורים מאוד וההרסניים שהוא הציג עד כה הם בגדר שלב ראשון. אז בשם השקיפות שהוא מרבה לדבר עליה, בשם ההוגנות, בשם הטענה שהוצגה פה תוכנית מפורטת לפרטי פרטים לבוחרים, אני מבקש מאדוני היושב-ראש להזמין באחד מהימים הקרובים את שר המשפטים שישב על הכיסא לצדך ויציג את כל השלבים. הרי הוא טוען שכבר 20 שנה הוא מתכנן לפרטי פרטים את התוכנית, אז ברור שהוא יודע מה השלב השני, מה השלב השלישי ומה השלב הרביעי. לא ברור לי מה יישאר כאן מהדמוקרטיה כשנגיע כבר לשלב הרביעי, אבל שיהיה הגון, כדי שכאשר אנחנו נבוא בעוד כמה חודשים ונגיד: לא הצגתם, לא אמרתם, שלא יאמר: אני כבר 20 שנה מתכנן. אתה מתכנן את כל השלבים, תשב כאן באומץ לב ציבורי ותציג. העובדה שאתה לא עושה את זה, מעידה על החשש שלך שכאשר הציבור הישראלי יבין את עומק המהפכה שאתה מבקש לחולל: ביטול חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, המרת ההגנה על זכויות היסוד של כל אחד ואחת מאיתנו באיזה הגנה רופפת, הוא יודע את האמת, איפה הציבור יהיה. אז לא יהיו 200,000 איש בהפגנות, אז מהר מאוד כבר יהיו חצי מיליון ומיליון. 40,000. אז שיבוא האיש האמיץ, השר האמיץ, ויציג את כל השלבים, ואז נוכל להצביע על השלב הראשון גם מתוך זיקה להמשך הדרך. אני אציע לחבריי לאופוזיציה להצטרף למכתב שלי ליושב-ראש הוועדה. נהיה שליש מחברי הוועדה, נבקש דיון בשלב השני, השלישי והרביעי של תוכנית לוין להחרבת הדמוקרטיה. אני בטוח שהוא ישמח לבוא ולהציג לנו. הוא הרי מתוכנן לפרטי פרטים. אני לא בטוח שהוא יזרום עם הכותרת. גם אנחנו לא זורמים לכותרות שאתה נותן. בעיקר לא זורמים למהות. אתה לא יודע, אולי הוא היה פה אתמול ואתה החרמת את הדיון? אל תדאג. אני יודע היטב. אתה לא היית, אז אתה לא יודע.

הוצגה כל התוכנית, ולא היית - - - אני יודע היטב מה היה כאן. ישבתם במחתרת?

היה שידור.

ניתחו כאן את התיאוריות הכי מתקדמות בתורת המשחקים איך אפשר להרוס דמוקרטיה בשלושה שלבים. זה לא נכון, וזה לא מכובד. גלעד, תודה.

לא. יש הנמקות. אני רוצה להבהיר את מסגרת הדיון. הוא לא פה,

הוא יגן על עצמו. צפיתי בדיון, בין היתר לאור שיחתנו. צפיתי בדיון, אני לא חושב שנפגעה היכולת שלכם לנמק, אבל כן חשוב לנמק כשאין פה חזרה מהסיכום, כי אם יש חזרה מהסיכום, אנחנו בכלל באירוע אחר. פיניתי היום בלו"ז עד השעה 12:30. אנחנו מודים לך שגם הגעת לשם שינוי. מתי שתרצי. בניגוד לסיכום אתמול, לא הגעת.

לא היה שום סיכום שאני אהיה. לעומת זאת, אתם החרמתם את הדיונים בבוקר. מה לעשות, תכבד את הייעוץ המשפטי. אדוני היושב-ראש, אני חייבת לומר לך שלמרות - - - עוד שנייה אני אתן לך הצהרת פתיחה. תן לי רגע. אל תדאג, אני אתן לך לדבר. אני רוצה לוודא עם גלעד,

מאחר שהיית פה לבד, לכן - - - אדוני היושב-ראש, אני חייבת לומר לך שלמרות שיש לנו חילוקי דעות עמוקים, לגבי האופן שבו צריך, אם צריך, לשנות דברים במערכת המשפט, הדבר שכן ייחסתי לך הוא הוגנות והגינות. בוא, גם אתה, גם אני, גם עוד אנשים שיושבים כאן מסביב לשולחן, יודעים שלא הגעת אתמול לדיון בהסתייגויות לחוק שאנחנו דנים בו היום. הבטחתי שאני אשב פה שעתיים ואשמע הנמקות? אתה קבעת את זה איתנו. כבר אמרתם את זה אתמול עשר פעמים. אל תפריעו לי. היה פה דיון,

אתה קבעת את זה לדיון בהתאם ללו"ז שלך. מילא לא הגעת, אבל להגיד: היא סתם אומרת, תני לאופוזיציה לדבר. תגיד לי: אתה אמיתי? אני חושב שאחרי שקבענו דיונים בצורה מסודרת שבוע קודם, ואני מקבל מכם מכתב שאתם מחרימים את הדיון בבוקר, זה רק הולם שאני לא אהיה אחרי הצוהריים, זה בסדר גמור. עונש לאופוזיציה.

לא חלילה עונש. אני מביא לפה חתן פרס נובל שידבר, ואתם לא רוצים לשמוע אותו. אני צריך לשבת ולשמוע הנמקות - - - הבאת אותו כדי שיחזק את דעתך. - - - אתה בחרת להיות יושב-ראש ועדה, מה לעשות. אז היה פה ממלא-מקום. נכנסתי אתמול, הושיבו אותי, אמרו: זה זמן האופוזיציה להנמקות. יצאתי, נתתי להם לדבר. היו אנשים שלא הספיקו - - - אין לנו טענות כלפיך. ראיתי שנתנו לאופוזיציה לדבר. בינתיים מדברים על יושב-ראש ועדה שמשעמם לו כאשר מנמקים. לעניין סדרי הדיון היום, אני רוצה לוודא שזה מקובל. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ביקשה להשלים את ההנמקות מאתמול, שאני אתן לה כמה דקות לטובת ההשלמות. הייתי רוצה לעשות לבחירתכם, הצבעות בשעה 10:30, הצבעות במרוכז. את רוצה שיצביעו על שלך בנפרד, מיד לאחר ההנמקה שלך, אני זורם, אנחנו ערוכים, רק תגידי, או שנעשה את ההצבעות במרוכז בסוף? לדעתי זו הדרך היעילה ביותר. ניתן לכם לנמק, נתחיל באזור 10:30 את ההצבעות על ההסתייגויות שלכם. לאחר מכן תרצו לעשות באמצע התייעצויות סיעתיות,

ואז נצא לחצי שעה של הפסקה ואחריה נעשה רביזיה. נתכנס לרביזיות בשעה 12:00, כדי שנסיים אותן עד 12:30. זה מבחינתי הלו"ז. אם מקובל עליכם, נתחיל. מקובל על כבודכם? מה שמקובל עליך מקובל עלינו. זה אני יודע. מי שצריך פה להסכים זה המנמקים. מתאים לכם? מקובל? מבחינתי מקובל, אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש - - - שנייה, ואני מבטיח לפרוטוקול, בהמשך למה שאמרת, אני משתדל מאוד שיהיה דיון ויהיה שיח. לפעמים יש ויכוחים שחורגים. בכל מקרה, גם אתמול אני באופן אישי נשארתי פה בבניין, כדי שאם יהיה צורך להשלים ולהישאר את כל השלמת ההנמקות, לא עד שעות מאוחרות, אלא בשעות סבירות כמו שסוכם. כן צריך לחדד, יש לנו עוד הרבה זמן לפנינו בעזרת השם, לשמור על זכותה של האופוזיציה, בוודאי בזמן הנמקות. זה דבר חשוב מאוד. לפעמים רוצים פינג-פונג, לא תמיד מזהים מתי רוצים להפסיק את הפינג-פונג. אפשר פינג-פונג, אבל אפשר גם להפסיק לדבר. קל לזהות. כשגורמים מקצועיים אומרים פעם אחרי פעם לעצור. בפעם הבאה, הסיכומים הדיוניים בינינו, אם תרצה להגיע אליהם, יכללו גם מי מנהל את הדיון. לא תרצה להגיע לסיכומים דיוניים, לא נגיע אליהם, זה בסדר. הלקח שלנו מאתמול שכל סיכום בהמשך לגבי מתכונת דיונים, אם תרצה להגיע איתנו לסיכומים - - - יכלול שאני יושב פה?

אנחנו נרצה לדעת מי מנהל את הישיבה. מה שהיה פה אתמול, לא יחזור מבחינתנו. במסגרת סיכומים כמובן אפשר להסכים על הכול. רק אומרים לי פה שמבחינת הפרוצדורה, נצטרך לעשות שתי הפסקות של חצי שעה בשביל הרביזיה, כדי לסיים במועד. ב-10:30 נתחיל הצבעות. נסיים את ההצבעות, זה לא אמור להיות הרבה. כמה הסתייגויות יש לנו? 89. 89 הצבעות. אז אנחנו נתחיל ב-10:30 את כל ההסתייגויות. נעשה חצי שעה הפסקה לרביזיות. אני מעריך שנסיים בחצי שעה, זה אפילו די הרבה. נצא להפסקה מ-11:00 עד 11:30. ב-11:30 נצביע על הרביזיות, על ההצבעות, ומיד לאחר מכן הצבעה על נוסח החוק כפי שיעלה למליאה, ואז נצא לעוד חצי שעה הפסקה ונצביע על הרביזיה האחרונה. קארין, ביקשת הצהרת פתיחה? לא. אמרתי את שהיה לי לומר. בסדר גמור. יואב, אתה רצית? ממש בקצרה. כל יום אנחנו מגיעים לפטנט חדש. שלשום ואתמול נולדו שניים: האחד זה השר קרעי, שהוא יעשה סדר ברשות השידור. אני אומר כל הזמן וגם הפעם, מרוב עצים לא רואים את היער, אבל רואים את היער, היער הוא ניסיונות פגיעה מתמשכים בכל מה שקשור לדמוקרטיה במדינת ישראל. מתקשורת עובר למה שמתנהל כאן בוועדת החוקה, או מה שיהיה מחר, המשך דיון על חוק בן גביר. שכחנו אותו. בן גביר חוזר. הוא לא חוזר לטפל בפשיעה, הוא חוזר לוועדות, כי הוא רוצה עוד כוח. לא בהכרח עוד יכולת טיפול, עוד כוח. ואז אנחנו שומעים את חבר הכנסת ביסמוט, חבל שהוא לא פה, עורך עיתון ישראל היום, שמכל הצעות החוק שהוא מצא לנכון בתור אדם שחשוב לו הנושא של תקשורת חופשית הוא לא איבד את החושים העיתונאיים,

אני מניח שההצעה שלו לא קיבלה פ',

אבל הוא יודע לעבוד היטב עם תקשורת - - - אגב פ' זה פורסם. הוא פורסם.

בזה אתה צודק - - פ' הוא קיבל, מספר פנימי הוא לא קיבל.

הפרשן הבכיר בערוץ 12 חופש הדיבור, חופש הביטוי הוא כתב שהקלטה של אדם ללא אישורו תהווה עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית. אני דווקא לא אדבר על הנושא של תקשורת. אני רק אזכיר לכולם שחלק מהדרך של אנשים שנפגעים באופן כללי, לא קשור לבית הזה הדרך שלהם לעתים לריב את ריבם מול רשויות הוא באמצעות הבאת חומרים, הבאת ראיות. כל אחד יעשה את החשבון האם זה פוגע, האם זה עוולה אזרחית, לא עוולה אזרחית, עוד לא דיברנו על תביעות ההשתקה שיהיו בעניין הזה, אבל אני מניח שגם ההצעה הזאת כנראה, כי זה דן בזכויות אדם,

כנראה תגיע לוועדת החוקה, אז נצרף את ההצעה הזאת לשאר ההצעות, לאותו יער בלתי נגמר של אותם דברים שפוגעים. אי-אפשר להסתכל על כל דבר נקודתית, צריך להסתכל על תמונה כוללת. יש פה פעילות קשה של ממשלה, לא של כנסת. זה לא כנסת שיש לה ממשלה. זו ממשלה שיש לה כנסת. נחזור לחוק הנורבגי ואני אנמק עוד מעט. אני אשמח מאוד שאדוני היושב-ראש יצטרף לחלק מההסתייגויות שאתה בעצמך הצעת. אני אשמח מאוד לראות את ההפתעה הזאת, ואני גם אברך אותך עליה. אבל אם לא כך, אז נחזור למה שאמרתי קודם: התקרנפתם כולכם, גם הקרנפים שרואים. תודה. תודה. עוד הצעת פתיחה או שנעבור לנימוקים של עאידה? אני אתחיל. לרשותך כמה זמן שאת צריכה ושחברייך גם יסכימו. נצביע, כמו שאמרתי, לפי הסדר. נצביע במרוכז ב-10:30. אחת-אחת או בהתאם למקצבים,

אני אדאג שיהיה פה מישהי. את יכולה להתחיל בהצהרת פתיחה. אני רק אתייחס במשפט. שר המשפטים הגיע לוועדה, שר המשפטים אני מתאר לעצמי שעוד יגיע לוועדה. אני באמת חושב שדיוני הוועדה בנושאים הללו - - - אם יש תוכנית עם עוד שלבים, לא כדאי שנדון בשלב הראשון - - - אתה לוקח את הזמן של עאידה. רציתי להגיד משפט. אתה יודע מה השלב השני, השלישי והרביעי בתוכנית? ודאי שהוא יודע. אתם עושים פיליבסטר לעאידה, אני לא מבין את זה. עאידה תסלח לנו על עוד דקה. אני בוודאי לא מתייחס לפרסומים בעיתונות, אני רק יכול להגיד לך את התוכנית שלי. את התוכנית שלי פרסמתי בצורה מלאה - - את התוכנית שלך אנחנו

היא מדירה שינה מעינינו. - - יש שלבים רבים, ואתה מוזמן לעיין בה. שאלה עניינית. לגופו של דבר - - - אתה רוצה שאני אתייחס לפרסום בעיתון? לא. זה לא פרסום בעיתון. עאידה, סליחה.

הטרייד אוף שלי עם עאידה יהיה בסדר. יש לכם התחשבנות היסטורית,

למפלגת העבודה. אל תדאג. אנחנו גם יודעים לפעמים לשתף פעולה על העתיד, לא רק על העבר. לא רק לפעמים. למשל מפלגת העבודה לא הצביעה על גירוש מחבלים. די כבר.

אתה ידעת שזה מה שיקרה, אחר כך תבוא בטענות.

הם גם לא הצביעו על החוק - - - די.

מכיוון שחנוך מלביצקי עוד לא בקיא בנוהלי הבית הזה, איך מחכים למשל לחוות-דעת של השב"כ על הצעות חוק, הוא ילמד. הוא ילמד, זה בסדר. תמשיכו לחכות. אולי כדאי שידבר קצת עם שר הביטחון ממפלגתו. הוא עסוק פשוט להרגיע את סמוטריץ' ובן גביר. נו גלעד. אחר כך אתה טוען שמפריעים לך. גלעד - - - אני אשמור על זכותך לדבר. יש ליושב-ראש גם סמכות להזיז חברי כנסת ממקום מושבם כמו בכיתה. אני מבקש שחנוך ישב ליד עאידה הבוקר. אתה מנסה להתעסק לי פה בסידורי ישיבה בוועדה. גלעד, עד עכשיו חשבתי שיש בינינו שיתוף פעולה. למה אתה רוצה להזיז את חנוך לידי?

מה עשיתי לך על הבוקר? כלו כוחותיי. חברים, הכול בסדר. היועצת המשפטית גם מאשרת שיש לי סמכות להזיז חברי כנסת מהמקום? בהסכמה. גם מפלגת העבודה וגם המשותפת רוצים להזיז אותי ממקומי. חבר הכנסת רוטמן, השר אמר שלב אחד. למה אנחנו דנים במהלכים של שלב אחד, כשהשר אמר שיש לו עוד שלבים? הרי הדיון בשלב אחד צריך להיות בין השאר בהקשר של המטרה הארוכה יותר. נראה לי שלעאידה יש הערת פתיחה בעניין הזה, ולכן אני מציע שנקשיב לה. תודה רבה. תודה לכולכם. אני אנסה לשמור על הרוגע שלי. אני חייבת להגיד שהגילוי הזה על תוכנית בשלבים מכה אותנו בתדהמה. לשר המשפטים יש תוכנית, ויש לו תוכנית בשלבים, וכנראה לא רק שלו, אלא היא מתואמת טוב מאוד גם עם ראש הממשלה. כל הניסיון לדבר על ראש ממשלה חלש שכאילו השרים דוחקים אותו לפינה וכל אחד מושך לכיוון אחר, אני דוחה אותו על הסף. אני חושבת שראש הממשלה, מר נתניהו, כן יודע לאן הוא מוביל, הוא חיכה לזמן הנכון שהוא ידע שהוא יכול להעביר גם את מה שקוראים לו "הרפורמה המשפטית", גם את תוכניות הסיפוח הכול. הכול מתוכנן ועובד יפה מאוד. רק מה, הם לא חושפים הכול לציבור. הם חושפים את זה בשיטת הסלאמי בואו נעביר את החלק הזה, ואחר כך נביא את החלק השני, ואת החלק הנכבד של ביטול חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ונזכרים עכשיו שצריך לשנות את החובה בכמה קולות צריך לקבל, וחוזרים אחורה ובודקים כמה החוק הזה קיבל בזמנו ואם אפשר לבטל. מטרללים אותנו בטכניקות ובוויכוחים על הטכניקות ועל הדברים המינהליים במקום לדבר על המהות ורוצים להתרחק מלדבר על המהות. מה זה אומר כאשר מבטלים חוק-יסוד או הופכים אותו לחוק רגיל שאי-אפשר להסתמך עליו בפסיקה הנוכחית? מי שעוקב אחרי האקטיביזם המשפטי שמאוד חרה לקבוצות הימין, רוב הפסיקות שהיו הסתמכו בעיקר על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולכן צריך לחסל את החוק הזה, כדי לחסל את האפשרות גם לעצור בפני חוקים שכנראה נמצאים בתוכניות. התוכנית מדברת על השלבים, אבל לא מדברים אחרי שמעבירים את התוכנית הזאת, איזה סוג של חוקים כן רוצים להעביר, ואיזה סוג של מדיניות רוצים להשליט במדינה, ואיזה סוג של דיקטטורה תהיה בממשלת ישראל. עכשיו מעמיסים עלינו את הפרטים של השלבים, וכולנו בדיונים על השלבים האלה. מרוב הפרטים נכון שרואים את היער,

אבל לא רואים מה מאחורי היער, לא מצליחים לחזות איזה סוג של משטר יהיה אחרי ארבעת השלבים האלה, או אם יצליחו, ואני מקווה מאוד שלא תצליחו. אם גורמים לאחת כמוני, שהייתה לה ביקורת על המערכת המשפטית, הייתה לה ביקורת על המדיניות הממשלתית כל הזמן, לצאת להגן ולהבין עד כמה זה חשוב. לא להסכים עם כל הסיסמאות שמרימים אותן במחאה והאשליה שהיינו בדמוקרטיה עד היום, ורק זה מה שיגרום לנו לא להיות בדמוקרטיה, זה אשליה. אבל אם אחת כמוני מבינה כמה חשוב עכשיו לצאת ולהגן, לא על מה שהיה, אלא להתגונן בפני מה שיהיה ולנסות ליצור מצב אמיתי שיש בו הגנה, לא רק על ערכי הדמוקרטיה לאדונים, אלא דמוקרטיה לכולם, והשוויון לכולם, וזכויות לכולם, ואין עליונות של אף קבוצה על קבוצה אחרת, אז אני אומרת שאנחנו בסכנה וצריך לנסות לחזות. היה מן הראוי לחשוף את כל התוכנית, לבוא לציבור ולהגיד: בחרתם בנו, לא סיפרנו לכם את כל הסיפור אז, בואו נספר לכם מה אנחנו מתכננים לעשות, ושישבו פה, לא רק שר המשפטים, אלא גם ראש הממשלה שמוביל מהפכה שלטונית. הוא בניגוד עניינים. בינתיים הוא ראש הממשלה, הוא עוד לא יצא לנבצרות. הוא פשוט חושש שהאופוזיציה תחרים את הדיונים. הוא חושש מזה? הבדיחה הזאת בסוף תתהפך עליך.

זה קרה אתמול. אתם מוזמנים להישאר פה בהמשך הדיון היום. אתה הופך את הוועדה לבדיחה ואתה לועג לזה. כל הכבוד... תמשיך ככה... הדיון שהיה אתמול היה רציני ביותר.

אני חושבת שבכל צעד שצריך לקחת צריך לשקול. אני מציעה ליושב-ראש לא לזלזל בהנמקות של ההסתייגויות, כי זה בדיוק מה שנעשה בתחילת הדיון כשאמרת: אתם מצפים ממני שאני אשב פה ואקשיב להסתייגויות?

כן מצפים מכל יושב-ראש. אני לא מזלזל בכלל בהנמקות. אתה מזלזל.

לא רק בהנמקות, גם בדיונים. אמרתי שאחרי שהאופוזיציה החליטה להחרים דיון, אני חושב שהלגיטימציה שלהם לדרוש שאני אשב פה - - - זה שיא החוצפה. אופוזיציה משתמשת בצעד פרלמנטרי או טקטיקה מסוימת כדי להביע את המחאה שלה על זה שעושים דרכים עוקפות לחוות-הדעת של היועץ המשפטי או הייעוץ המשפטי, כל מיני דרכים אחרות וטקטיקות, משתמשים בטקטיקות פרלמנטריות, אבל יושב-ראש ועדה לא יכול להחרים דיון. חלילה וחס, לא החרמתי. אני הבעתי את מחאתי - - - אתה בשלטון. אתה יושב-ראש. על מה אתה מביע מחאה? לא החרמתי דיון, פשוט היה ממלא-מקום, זה הכול.

אגב, גם הגעתי באמצע להקשיב. אתה לא הבעת מחאה, אתה הלכת לכנס. לפחות תספר את הסיפור האמיתי. אני לא מבין את ההתנצלות הזאת.

הגיע הזמן שחברי כנסת חדשים ילמדו. הרי אתם קובעים קצב רצחני וריצה בדברים, אז כדאי מאוד שחברי הכנסת החדשים גם ילמדו מה מקובל ומה לא מקובל בכנסת, כדי לעמוד בקצב שאתם קובעים בינתיים.

אני חושבת שאי-אפשר כל הזמן להמשיך לסלוח על דברים שנזרקים לחלל החדר בגלל שחברי הכנסת לא יודעים איך זה הולך. אני מציעה שתעשו קורס מזורז, במיוחד שאתם מתכננים להכניס עוד חברי כנסת חדשים בנורבגי. הגעתי להנמקה. חיפשתי את החיבור. בסוף הגעת. אני יודעת לחבר דברים. לא מנחיתה דברים ככה סתם כמו שאתם עושים. אני מחברת. יש לוגיקה בדברים. לתכנן עכשיו קודם כול, אני לא רוצה להיזכר בכל הנאומים הגדולים שהיו במליאה בקדנציה הקודמת איך הממשלה הקודמת השתמשה בנורבגי, למה זה היה כל כך גרוע, והדיבורים על תקציבים והעמסה על הציבור מבחינת התקציב, כי אני יודעת ששני הצדדים משתמשים בנימוקים האלה. אנחנו לעומת כולם היינו, בממשלות שהשתמשו בנורבגי, בכל הכנסות שניסו לחוקק את החוק הנורבגי, היינו נגד, ואנחנו עדיין נגד. אני חושבת שאחת הפגיעות הקשות שנעשות בעניין הנורבגי זה קודם כול הניתוק שיוצרים בין השרים לבין הרשות המחוקקת, כי השרים מפסיקים להגיע למליאה, מפסיקים להקשיב למה שקורה בתוך המליאה. לא שהם תמיד נמצאים, אבל זה אחרת כשהם חברי כנסת והם מחויבים להגיע, ואז הם מגיחים מדי פעם. קשה לדבר איתם, קשה ליצור איתם קשר, וכולם יודעים שזה שהם יימצאו בתוך הכנסת, במסדרונות וגם בפרסה, זה מקל על חברי הכנסת לנסות להידבר עם השרים בדברים. אני נכנסת עכשיו לנימוקים.

בהסתייגות ל"לפני סעיף 1". אנחנו מדברים על היחלשות מעמדה של הכנסת. וזה מאוד ברור כאשר החוק הזה מחליש, מחליש את מעמדה של הכנסת, קודם כול כגוף, גם מבקר וגם כגוף מחוקק, כאשר אנחנו אומרים שאלה שהיו ברשימות וקיבלו את האמון של הציבור שלהם, שייצגו אותו בכנסת, הם יותר מדי טובים לזה, הם עוברים לרשות המבצעת, ונכנסים אנשים שהיו בתחתית הרשימות, ועכשיו יתחילו הכול מחדש, ונשמע עוד ועוד איך חברי כנסת חדשים לא יודעים. מה שיחליש יותר ויותר את הכנסת, עצם הפטרונות הזאת בין חברי כנסת לחברי כנסת, בין אלה שמגישים את ההתפטרות שלהם, כדי שיכניסו חברי כנסת חדשים, שאמורים להרגיש שנעשתה להם טובה, שבלי הפטרון שהתפטר הם לא היו מגיעים לשלב הזה שייצגו את הבוחרים שלהם בתוך הכנסת. היחסים האלה של כפיפות בין חברי כנסת, שנכנסים דרך הנורבגי, לבין השרים שהתפטרו, אני חושבת שמחלישה את הכנסת ומחלישה את מעמדה וחבל שזה ככה. לצערי הרב אנחנו מבינים שהרצון הזה לחוקק את הנורבגי וההתעקשות לחוקק את הנורבגי, למרות שלממשלה יש רוב, ויש לה רוב שדרכו אפשר להמשיך לעבוד גם כשרים וגם חברי כנסת, הרצון הוא שיהיו אנשים פנויים כדי לשבת פה ולזרז את התהליך של ההפיכה המשטרית המתוכננת. את דואגת לנו? אני לא דואגת. חס וחלילה, למה שאני אדאג? אני דואגת מכם. היה חשוב לענות, כדי שלא יישאר בפרוטוקול ובהיסטוריה שבאיזה רגע דאגתי לכם. אני אנמק את הכול, אם יורשה לי. בסדר גמור, את לא חייבת להצמיד להסתייגות ספציפית. הזמן לרשותך כמובן. אני יודעת. תודה. חשוב לנו להדגיש את העובדה בנוסף כמובן להרגשה שמפזרים טובות הנאה לכולם. אני לא מצליחה כבר לחשוב מי השר הבא בתור או מי סגן השר הבא בתור, וכמה משרדים עוד יפצלו כדי שכולם ירגישו בטוב בכל הסיעות. כולם קיבלו את חלקם מהעוגה, מישהו שר בלי תיק, ומישהו שר שני בתוך משרד, ומישהו סגן שר וסגנית שר. את היער הזה אני לא מצליחה לראות,

את היער שיוצרים מרוב שרים וסגני שרים וכו', ובגלל זה הם צריכים את הנורבגי. יש לך מדד, חברת הכנסת. יש לך מדד מהשנה שעברה, מי שיש לו שישה מנדטים הוא ראש ממשלה. מהמדד הזה אנחנו הלכנו למטה. פספסנו במנדט אחד אצלנו בחד"ש-תע"ל, מה לעשות. נתאמץ בפעם הבאה, ואני אהיה ראשת הממשלה, ותראו איזה נורבגי אני אביא. אני לומדת בינתיים. מתכוננת. זה הסטאז' שלי. רק שיהיה רשום בבקשה שכאן התחיל המרוץ שלך לראשות הממשלה, פה בחדר הזה. כן, תחת החסות של שמחה רוטמן. אני מפרגן. איזה יופי. הניסיון הזה לפזר לכולם שיהיו מרוצים, כדי להבטיח שכל התכנון הפוליטי כנראה ההפיכה הזאת חייבת להיות מלווה במוסר של שחיתות טוטלית. לא חשובה קופת המדינה, לא חשוב מה עובר על הציבור. רק לפני שבוע ישבנו בוועדה והוחלט על עלייה בשכר לחברי כנסת. אומנם קוצצה העלייה הזאת, אבל אף אחד לא מדבר על העלאת שכר המינימום. פורום קהלת נגד שכר המינימום, בגלל זה לא מדברים. פורום קהלת, שהם הממשלה האמיתית שמנהלת את ישראל, הם נגד שכר מינימום. תזכיר את הנימוק, גלעד. הנימוק שאנחנו רוצים שלשכבות החלשות אני לא מייצג פה את הפורום,

אתה יודע מה נתוני התעסוקה במדינת ישראל? יש בעיה? - - - אני יודע מה קרה. האבטלה לא גדלה. לך תלמד את הנתונים.

אתה יודע מה שיעור המשפחות ששני האנשים עובדים, משפחות שיש להן שני מפרנסים, כמה השיעור שלהם שנופל מתחת לקו העוני, וזה רק מזנק למעלה? כלומר, יותר ויותר משפחות שיש בהן שני מפרנסים, שני אנשים שעובדים, אישה וגבר או שני גברים או שתי נשים, בכל זאת הם מתחת לקו העוני. אם תגדילי את שכר המינימום זה יגדל. העוני יתרחב.

אני אדע שמה שהרשיתם לעצמכם כחברי כנסת לקבל לכיס, היה צריך ללכת לאנשים העניים. את זה אני יודעת. אני חושבת שחברי הכנסת לא רעבים. והמקרר שלהם מדושן, כולל אותי. וזה בושה שאנחנו יושבים פה ומישהו מעז, חבר כנסת שמקבל משכורת כזאת, ועוד נלחמים להיות במשכורת של סגני שרים, ואומרים בלי בושה: תישארו אתם עם העוני שלכם. הרי אנחנו נגיע אליכם בבחירות הבאות ונגיד שאנחנו הולכים לעשות לכם טוב, נקצץ מהעלייה בחשמל, נקצץ מזה ומזה, ואתם תרגישו טוב מאוד, ובינתיים אנחנו לוקחים לעצמנו את ההעלאה בשכר. זה מביש. אני חושבת שצריך להתבייש לשבת ולהגיד דברים כאלה. צריך להסתכל על האנשים האלה, שאין להם בבוקר מה לשים לילדים שלהם לבית הספר שייקחו איתם, אפילו לחם, ויושבים ונותנים לעצמנו את הזכות להעלות לעצמנו את המשכורת ולהגיד: לא, אלה אנשים שצריכים לצאת לעבוד. אפילו נתניהו הפסיק לדבר על המובטלים ועל האנשים שעובדים בצורה כזאת. תזכרו את זה טוב מאוד. תשנו פאזה, הרי הבוס משנה פאזה בנושאים האלה, תעשו את זה גם אתם. אני חושבת שהגיע הזמן, חברי הכנסת, להתחיל אולי לדון בדברים האמיתיים, שאכפת לציבור שבחר בנו, הציבור שלא רוצה לראות עוד קבוצה של חברי כנסת מקבלים שכר לפי העלאה שהבוסים שלהם או הפטרונים שלהם הכינו להם לפני שהם נכנסו לכנסת, והציבור רוצה לראות אותנו גם מגנים על הזכות שלו לחיות אולי סוף-סוף בדמוקרטיה אמיתית, בלי שיצטרך לדכא עם אחר, ואולי סוף-סוף מישהו יטפל בבעיות הכלכליות שלו. אני לא חושבת שחברי הכנסת החדשים מגויסים לפי הנורבגי הזה כדי להגן. אם הם יגיעו כדי להגן למה לא צריך להעלות את שכר המינימום, אני חושבת שחבל על הזמן שלנו פה, ולא כדאי להצביע על החוק הזה, ממילא האמנתי שלא כדאי. אני מקווה שכולם יצביעו בעד ההסתייגות שהגשנו בחד"ש-תע"ל. תודה לכם. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני רק אגיד במשפט אני יודע שזה לא משנה מה אני אגיד, - - - אתם רוצים להקשיב, כפי ההחרמה של אתמול והיום לא ממש משנה מה אני אגיד, אבל אני אומר את מה שאני אומר כאן בכנות. קחי את זה ותעשי עם זה מה שאת רוצה. אני חושב שבית משפט עליון שעוסק באמת בעתירות של אנשים פרטיים שנפגעים, עם זכות עמידה, שמבקר את מעשי השלטון, הממשלה, על פי כללים ברורים ולא על פי עקרונות עמומים, ועושה את זה על פי החוק ולא על פי יוזמות ורעיונות שהוא ממציא לעצמו, עקרונות יסוד שאף אחד לא כתב ולא החליט בשום מקום, אני חושב שהוא פועל ומגן על זכויות אדם יותר מכל בית משפט שפועל בחלל עמום. אני חושב שפסק דין קול העם, שהגן למעשה כנגד סגירת עיתון שתקף את הממשלה מכיוון שמאל, מכיוון ערבי, זה לא ממש משנה אני חושב שבית משפט של היום לא היה נותן פסק דין כזה. רק בית משפט שלא החזיק בסמכות לפסול חוקים, רק בית משפט שנהנה מאמון הציבור, היה מסוגל לתת פסק דין שכזה, שנלחם על חופש ביטוי של קבוצה לא פופולרית. כמי שחבר בממשלה שרוצה לסגור שידורי תאגיד, לא הייתי מדברת ככה. לפחות זו תקוותי. אני מקווה שאצליח. אני חושב שלאחר שנצליח לקדם את הרפורמה במערכת המשפט, יהיה לנו בית משפט שישמור יותר על זכויות, גם של אזרחים ערבים, גם של אזרחים יהודים, גם של קבוצות מיעוט.

יישאר על מה להגן או לשמור? אתם תשאירו קצת זכויות? אמרתי את דעתי בכנות.

בסדר גמור. אתם יודעים טוב מאוד שגם לי יש ביקורת על בית המשפט העליון. אף פעם, חוץ מאשר אולי כמה מההחלטות בעניינים ספציפיים, בג"ץ לא פרץ את הקונצנזוס הקיים ואת השליטה וההגמוניה הקיימת. בקול העם הוא פרץ את ההגמוניה ואת השליטה. בחוק הלאום הוא לא עשה את זה.

הוא בעיקר שומר על מחבלים. היא הגיעה. כל הזמן, הגברת. הוא בעיקר אפשר לך להיות פה בכנסת, למרות שאת תומכת טרור.

אנחנו בדיון הנמקות, אדוני.

אני אגיד את זה כמה שאני רוצה, כשאני שומעת פה שבית משפט עליון - - - טלי. אנחנו נפגע בזכויות אדם.

מעניין.

מעניין באיזה זכויות אדם אי פעם הכנסת הזאת פגעה בכל שנותיה.

הרעש הזה מתי ייפסק?

בכל שנותיה. טלי. לא ייפסק? טוב שאני יוצאת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן היא בהנמקת הסתייגויות. שיהיה לה לבריאות, ואני אגיד את מה שאני רוצה,

הכול בסדר. אבל אסור להפריע לה באמצע. היא תתגבר. זה הזמן שלה.

הפרעתי לה והכול טוב. אני מאוד שמחה - - כבוד המדינה והאזרחים פה זה לא הפקר.

- - שדבר אחד נלמד מתחילת הקדנציה עד עכשיו,

כשאתם תזכרו שאתם לא בעלבתים ועושים לכם טובה. את זה יזכרו. תעשו שאני אתגבר. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את זה אתם תזכרו.

אתגבר על אנשים כמוך. תפסיקי. תומכת טרור. מעיזה לדבר ככה כאן. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני לא יכול לפגוע בזכות של מנמק הסתייגויות לדבר.

תודה. בכזאת מהירות נקראתי בשתי קריאות, אדוני היושב-ראש. נכון, כי את מפריעה באמצע הסתייגויות. אדוני היושב-ראש בכזאת מהירות קרא אותי לשתי קריאות. את מפריעה באמצע הסתייגויות.

- - - ועדיין. אני לא יכול.

ועדיין.

אני חושבת שבכל זאת בג"ץ לא יצא מגדר הגבולות של ההגמוניה ושל העליונות היהודית, ובכל זאת אני לא חושבת שהפתרון הוא הפתרון שהיושב-ראש או שר המשפטים מציעים, כי מה שהם מציעים זה לא לתקן את הבית, אלא להרוס אותו לגמרי, ולא להשאיר בית אפילו. אני חושבת שרעיון של הריסה קוסם לממשלה הזאת, וזה לא יהיה רק הריסת בתים בנגב ולא הריסת בתים בשטחים, אלא הריסת בית שמאוד קרוב לבית הזה, שנקרא "בית המשפט העליון". התכנון הזה הוא תכנון של הריסה טוטלית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה משתוקקת הממשלה הזאת להרוס את המערכת המשפטית. למה רוצים לקחת את הבלם היחיד שנשאר ולהרוס אותו. מה מתוכנן לאחר יום ההריסה? איזה חבילת חוקים ואיזה מדיניות ירצו להעביר? ואני חושבת שהתכנון הוא מאוד מאוד מסוכן. מדובר על סיפוח, מדובר על קולוניאליזם, מדובר על אפרטהייד בתוך מדינת ישראל, שבו האוכלוסייה הערבית תישאר כיחידים שמתחננים לתקציבים, ואולי יישארו ואולי לא - - באיזה עוד

- - מתוכננים דברים - - - אפרטהייד. באיזה עוד מדינה בעולם - - - טלי.

תומכי טרור מפריעים למדינה בתוך הוועדות שלה?

טלי, את בקריאה השנייה.

למרות הכול עדיין אפשר להגיד את המילים האלה, אני לא יודעת מה יהיה אחרי ההרס הטוטלי, אבל אנחנו נעמוד ונמנע את זה.

נקווה מאוד שנתקן את חוק המפלגות, שבפעם הבאה לא תהיי פה, לא את ולא המפלגה תומכת הטרור שלך.

אני רק רוצה להגיד לך, כבוד היושב-ראש - - - - - - - שבע שנים אני בכנסת, וכל קדנציה היה מישהו שאמר לי את המשפט הזה, ואופס, אני הגעתי לקדנציה שאחריה, ומי שאמר לי, לא נשאר בבניין. אמרתי לך, גם אם אני לא אהיה פה יותר - - תודה. תודה לך.

- - ואני אפעל כך שלא תהיי פה פעם נוספת. תודה לך. ואני רצה. תיהנו מכל הקריאות ביניים. תודה רבה. משפט. משפט. אתה יכול לתת לו?

זה פשוט זמן הנמקה שלו, ויש עוד עשר דקות הצבעה. אני פשוט רוצה לציין שדיברו פה על הריסת בתים בנגב, ואנחנו דווקא אתמול נטענו עצים בנגב. לשם אנחנו הולכים, לנטוע ולהפריח את השממה, ולא להרוס. יישר כוח. בבקשה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בעשר הדקות שנשארו עד ההצבעה, אני אקח לעצמי משימה לא פשוטה, לנסות לשכנע את חבריי לקואליציה ואת יושב-ראש הוועדה לתמוך בשלוש הסתייגויות שאני אדבר עליהן ממש בקצרה. אני מדבר על הסתייגות מס' 58, שנוגעת למעשה לשורש מעמדו של חבר כנסת שנכנס לכנסת בחוק הנורבגי, ואיך לשמר את מעמדו. דברים שעלו כאן בישיבות הוועדה, גם מפיו בצורה כזאת או אחרת, גם של יושב-ראש הוועדה, גם של חברי כנסת אחרים. הנושא בליבת המחלוקת שקיימת היא ניגוד העניינים האישי מצד אחד, והמוסדי מצד שני, כי תפקיד הכנסת איננו רק לחוקק, הוא גם לייצר תהליך של פיקוח ובקרה על משרדי הממשלה. ויכול להיות מצב תיאורטי שחבר כנסת, בתוקף תפקידו כמבקר באחת מוועדות הכנסת, אומר דברים שלא מוצאים חן בעיני השר או שר אחר, והם מחליטים להוציא אותו משם. ועל הדבר הזה אמרנו, איך אנחנו מייצרים מהלך שחבר הכנסת הזה יושב במקומו, ככל אחד מחברי הכנסת. ואמרנו שהתקופה של הזמן שבין החלטתו של השר לחזור לכנסת,

הוצאתו של אותו חבר כנסת החוצה,

דבר שהיום על פי חוק. אני סברתי, ולכן כך זה נמצא בהסתייגות, שזה 30 יום. ולא סתם אמרתי "30 יום", חשבתי שיהיה מספיק זמן לשיג ושיח גם אם חבר כנסת מסוים הרגיז חבר כנסת אחר או שר אחר, יהיה גם כוח לסיעה לייצר מהלך,

זו ההסתייגות הראשונה שאני מאוד מאוד אשמח אם חבריי לקואליציה טרם ההצבעה יעשו חשיבה נוספת, האם זה נכון, כי כולנו בדעה, גם אם בסופו של דבר גם אם אני

אני חושב שאפשר לעשות בו תיקונים כרגע, שבסוף יעגנו בצורה יותר משמעותית את אותו חבר כנסת שנכנס כחבר כנסת מחליף. זה לגבי 58. אני רוצה לדבר על הסתייגות מס' 60, שבאה ונותנת מן הצד השני. הסתייגות מס' 60, ההנמקה שלה מאוד פשוטה. היא להבטיח את עצמאות חבר הכנסת ולמנוע מצב שבו שר או סגן שר חוזרים בהם מהפסקת כהונתם כחבר כנסת, בשל מחלוקת או אי-הסכמות. זה יכול להיות אפילו דברים בין-אישיים, בין חבר כנסת בישיבת סיעה כזאת או אחרת. תשכחו רגע מהמצב הפוליטי שבו נמצאים, זה יכול להיות בכל אירוע שבסוף שר שהוא איננו חבר מאותה סיעה, שחבר הכנסת אפילו דיבר אליו לא יפה בקבוצת ווטסאפ פנימית שלהם. הוא מחליט שהוא מבחינתו חוזר לכנסת ולוקח את חבר הכנסת ומשגר אותו מחוץ לכנסת. לייצר תהליך מניעה לעניין הזה, והדרך בהקשר הזה היא לא לאפשר משחק. כלומר, קרה פעם אחת, אין פעם שנייה. כלומר, אני לצורך העניין שר, נכנסתי בחזרה, אני לא יכול אחר כך שעוד אחד ייכנס במקומי. גם לשריין או לתת איזה מעמד נורמטיבי חזק יותר לאותו חבר כנסת שנכנס כמחליף. ההסתייגות הנוספת שאני רוצה לשכנע אתכם בה היא הסתייגות מס' 62. ההסתייגות הזאת באה ואומרת למעשה: בואו נעשה פה גם משהו שיש בו קצת היגיון פנימי, שלא יהיה מצב שהיום הוא אפשרי דרך אגב, שגם השר וגם סגן השר יכולים לצאת על פי אותו חוק נורבגי. במקום הזה אני מדבר על הכנסת. המצב הוא שגם שר וגם סגן שר אינם נמצאים בכנסת הוא מצב לא בריא בהרבה מהמובנים של הכנסת מול הממשלה באשר היא.

כי מי שעונה לדוגמה על שאילתות בסופו של דבר, הצעות לסדר, הצעות חוק פרטיות כל הדברים האלה, נכון שיהיה הנציג שיודע לעומק את מה שקורה במשרד, כי על פי תקנון הכנסת אין בעיה, השר התורן יכול לענות על כל דבר, שזה פחות טוב. הנוכחות של האנשים, ואמרתי את זה בישיבה הראשונה, גם מהחוויה האישית שלי - - - איך ההסתייגות תוודא את זה? הוא אומר שיהיה לפחות נציג אחד ממשרד. שהוא גם חבר כנסת?

שהוא לא מנותק קשר עם הכנסת.

הוא בכל זאת יגיע להשיב אם הוא ירצה. ואם ירצו שר תורן, השר התורן יעשה את זה בכל מקרה.

יש אפשרות שעל כל מה שקורה פה יכול לענות שר תורן.

את זה אני רוצה למנוע. יש פה היגיון. בסוף אמרתי את זה כאן גם מהחוויה האישית שלי כסגן שר. זה לא קשור לנורבגי. הטיעון שלו הוא כזה, משרד שיש בו שני שרים, או שר וסגן שר, אם אתה נותן לשניהם להיות נורבגים, לצאת מהכנסת, אז למשרד הזה, לא לשר, אין שום ממשק עם הכנסת, רק במסגרת מענה לשאילתות וכדומה. זה לא רק מענה לשאילתות. דיברנו על זה גם בישיבות ובדיונים. לא סתם בחרתי מכל ההסתייגויות שיש, שמתי כאן לנסות לשכנע אתכם בשלוש הסתייגויות. מאחר שההסתייגויות האלה שאני מעלה עלו פה בדיונים, הייתה גם הסכמה עקרונית כזאת או אחרת שנכון בחלק מהדברים, גם בדבריו של יושב-ראש הוועדה, שנראה לקראת שנייה ושלישית. אז אני רוצה להתייחס. אני רק אשלים את הטיעון. לא בחרתי את כולן. יש פה עוד הרבה הסתייגויות שאני מאמין בהן, ואני חושב שנכון שייכנסו. בחרתי את בשלוש באלה, כי הן הכי פחות אנטגוניסטיות לאיזה מצב אנטגוניסטי.

דיברתי עכשיו בכלל על מספרים, כל ההסתייגויות שנגעתי בהן הן מהמקום של הכנסת ועוצמתה של הכנסת מול הממשלה מצד אחד,

עוצמתו של חבר הכנסת הבודד אל מול הפיכתו למשהו שהוא פחות מחבר כנסת רגיל. אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להגיד משהו מהחוויה האישית. הייתי פה סגן שר לביטחון פנים בכנסת במהלך השנה וחצי האחרונות. יותר מפעם אחת עצם הנוכחות במליאה, או הנוכחות האינטנסיבית שיש לכולנו פה כחברי כנסת, אפשרה,

לתת מענה מהיר להרבה דברים שעלו פה מצד חברי כנסת מכל סיעות הבית, ללא קשר,

לא משנה מי הם, והיא יצרה גם אינטראקציה בלתי רגילה, לפחות אני יכול להגיד עליי, להבין בעיות שלא חשבתי עליהן קודם, לא הבנתי אותן קודם, הבנתי אותן בצורה אחרת. חזרתי עם השיעורי בית האלה, גם אם לא נתתי תשובה מידית. לכנסת יש תפקיד. הבידול היותר מדי גדול, אני אומר כל הזמן, זה יותר ממשלה שיש לה כנסת מאשר כנסת שיש לה ממשלה, ואחרי שאמרתי את זה ולמרות העובדה, ולמרות הנורבגי, למרות הרבה מאוד הסתייגויות שהכנסתי פה, שמתי רק שלוש. אלה שלוש הסתייגויות שאפשר להסכים עליהן, ואני מבקש מחבריי לחשוב טרם ההצבעה, ואני מקווה מאוד שתצביעו בעד ההסתייגויות

שהייתה לי הזדמנות לנמק אותן קצת יותר לעומק.

אני אנצל את מעט הזמן שנותר להתייחס לדברים שאמרת. א', אמרתי בעצמי, אני חושב שיש בזה דברי טעם, והדברים האלה עלו. אולי תעשו בדיקה? אני רוצה לעדכן בתוצאות הבדיקה. הדברים האלה עלו וגם נבדקו.

אמרנו שכחלק מחיזוק הנוכחות אנחנו מחזירים את שעת השאלות. זה כבר מונח על השולחן. זה כבר יש. מעבר לדבר הזה, שני הפתרונות האלה הם אומנם מצמצמים את הבעיה בהסדר הנורבגי, ובזה אני מסכים איתך לחלוטין אני מתייחס כרגע להשעיית ההתפטרות וגם לצמצום היכולת לחזור לאחר מכן הם מצמצמים את בעיית הנורבגים, וזה נכון. מצד שני, הם מייצרים בעיות אחרות. והבעיות האלה הן בעיות שצריך לחשוב עליהן ברצינות. זה לא צריך להיות תנאי לנורבגי, אני בהחלט חושב שצריך להתייחס לזה ברצינות. למשל, חלק מהבעיות שעלו, במסגרת הבדיקה שעשינו, כולל ההתייעצויות, וכן התייעצתי לגביהם ברצינות, זה לא נדחה לאחר יד, ואפילו לחצתי בנושא - - - אבל זה - - - זה טיבו של הליך דיון, לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל - - - לא התקבל דבר. למשל הנושא של השעיית התפטרות מייצרת סיטואציה ששר, ממונה על משרד, או סגן שר, שהוא התפטר, וחודש המשרד תקוע בלימבו. חיזקתי את עצמאות הנורבגי, וזה נכון,

יצרתי סיטואציה - - - מה קורה עכשיו במשרד הבריאות ומשרד הפנים? זה באמת חמור. לכן חמור מאוד שבג"ץ גרם את הלימבו הזה. אנחנו מדברים על משהו אמיתי עכשיו, זה לא קשור לנורבגי. נכון. זה מייצר שלושה חודשים של ממלא-מקום, בוודאי לא תופעה טובה. שמחה, אני חייב להגיד דבר אחד, אני בכוונה אומר את זה. העלינו פה את הדברים האלה, כי להגיד שיש מקום לחשוב על זה אחר כך,

החוק עכשיו. בשביל מה אנחנו ועדת חוקה, בשביל שמישהו אחר יחשוב אחר כך?

אני מצביע על הבעיות שזה מייצר. אני כן אומר שאחד ממבחני המידתיות, אומנם אנחנו לא עוסקים בזכויות אדם, אין זכות להיות שר ואין זכות להיות חבר כנסת, מלבד הזכות לבחור ולהיבחר כמובן, אבל זה לא זכויות שיש עליהן - - - אני אקל עליך. נשנה את הסעיף, נעשה במקום 30 יום שכתבתי, שבוע. זה פגיעה בעקרונות יסוד?

קודם כול, זה מייצר שוני בין השרים. יהיה שר שצמוד אליו נורבגי

וזה נכנס לתוקף בתוך שבוע, ויש שר שזה 48 שעות. ותחשוב - - - זה המקום לחשוב. שמחה, זה מה שאני אומר, זה המקום לחשוב. חשבנו.

מי חשב? איפה חשבתם?

עלו הנושאים האלה כאן ולא היה יותר דיון.

חשבתי שהמקום להגיע להבנות הוא בוועדת החוקה. זה לא מה שאמרתם? אנחנו נעבור להצבעות. אני מנסה לענות לך ברצינות. העלינו את הדברים גם לפני הקריאה הראשונה וגם בדברי הפתיחה שלי בין הראשונה לשנייה והשלישית. קודם כול, תחשוב על סיטואציה של מפלגה אמיתית, כנה, שעוזבת את הקואליציה. היא כועסת על משהו, טורקת את הדלת. לחלק מהשרים שלה יש נורבגי צמוד, לחלק לא, חלק עוזבים בתוך 48 שעות, חלק נשארים. זה מייצר סיטואציה, אני לא אומר שהיא בלתי פתירה, אבל אני לא בטוח שהתועלת - - - זה המקום לפתור את הבעיות האלה. יואב, אני עונה לך. אני חושב, ואם עמדתי תתקבל על חברי הוועדה, כנראה שגם הם יחשבו שהצר איננו שווה בנזק המלך,

התועלת שהדבר הזה מייצר עבור קצת יותר יציבות לחברי כנסת נורבגים מסוימים, לא שווה בנזק שזה מייצר להסדרים הכלליים של שר וסגן שר. זה לא רק חברי הכנסת באופן אישי, זה גם מוסדי לגבי הכנסת. זו גם שאלה מוסדית לגבי הכנסת. זה לא רק חברי הכנסת, בסוף גם ככה הכנסת יחסית חלשה מדי, על זה אנחנו מסכימים, אז זו גם בעיה מוסדית. אני רק אומר דבר אחד, ופה אני אסיים. הדברים שהעלינו כאן בוועדה, מקומם לדיון בוועדה. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאתה צודק - - - לא ניהלנו עליהם דיון?

ודאי שניהלנו עליהם דיון. חבר'ה, לא ניהלנו - - - לא. אמרת שתבדוק. אמרנו שנבדוק ונחזור.

ניהלנו עליהם דיון בהרחבה. היה סיכום שידוברו בהרחבה אחרי הקריאה הראשונה, לקראת השנייה והשלישית. ניהלנו עליהם דיון לפני הקריאה הראשונה - - איזה דיון? - - והצגתי את הבדיקה שעשיתי. הצגתי את מה שאני אומר לך עכשיו.

אתה לא מבחין בין דיון לבין הצגה? סליחה, חברי הכנסת שמעו את הטיעונים. עוד מעט אנחנו גם נבצע הצבעה. ואם יואב שכנע יותר ממני, תתקבל ההסתייגות שלו. רבותיי, אני לא מבין מה אתם רוצים. לפני הדיון אתה אמרת שלא יהיה שינוי,

מה שקורה כרגע - - - אתה אמרת את זה. מה שקורה כרגע שאת פוגעת ביכולת לנהל עוד דיון במשהו שכבר ניהלנו עליו דיון שלוש פעמים. אתה לא חושב שאתה חוצפן?

אני מנסה לענות לו. לא רוצים, לא חייבים. הגענו לזמן ההצבעה. אני מתייחס ברצינות.

אתה לא עומד במילה שלך.

סגן שר או שני שרים במשרד או - - - סגן שר ושר בניגוד לנושא הראשון שדיברנו, אני אומר שיש לו יתרונות, יש לו גם חסרונות, ובעיניי הצר איננו שווה בנזק המלך בהקשר הזה, בנוגע לשניים ממשרד זה הסדר שאני לא מבין איתו. אני באמת לא מסכים איתו. זה לא שאני רואה צד לחיוב או צד לשלילה.

הרי לפי חוק אין שום חובה ששר או סגן שר במשרד יהיה בכלל חבר כנסת, אז אתה מייצר כלל רק לנורבגים.

אבל יכול להיות מצב שגם שר וגם שר נוסף במשרד הם בכלל לא יהיו חברי כנסת, ואז אנחנו מייצרים סיטואציה שרק אם הם נורבגים, הם חייבים להיות חברי כנסת, שזה מייצר אנומליה. לזה אני לא מסכים לגופו. בשני הדברים האחרונים אני רואה את היתרונות, אני גם רואה את החסרונות. הם הוצגו בפני חברי הוועדה,

ומה שיוחלט,

זה בסדר גמור. אנחנו אמורים לפי הלו"ז שפרסמנו לעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש - - - עדיף שלא תקראי לי חוצפן. את יכולה לחלוק עליי, אבל זה קצת לא יפה לכנות - - - גם לשקר לא יפה.

די - - - מספיק כבר. טלי, למה את מתערבת? אותו דבר כל הזמן. כל דבר יש לך מה להגיד? מספיק. - - - די.

טלי, תתערבי בעניינים של עצמך.

אני אתערב במה שבא לי,

לא חוצפן ולא שקרן.

די כבר. זה לא ממלכתי לקרוא ליושב-ראש שקרן. לא קראתי ליושב-ראש שקרן. תפסיק לשקר זה להגיד לבן אדם אתה שקרן, אותה גברת בשינוי אי-אדרת. על מה את מדברת? יכול להיות שהיושב-ראש התחיל לדבר? אנחנו פה באקסטרה של האקסטרה, תחתרי למגע. אני רק רוצה לציין לפרוטוקול שהיה דיון בקריאה הראשונה, כל הזמן טענת: אל תדאגו, יהיו עוד שינויים לפני השנייה והשלישית. אמרתי שאני אבדוק שינויים. אני אבדוק. וכן בדקתי. הבאתי את תוצאות בדיקתי. אדוני היושב-ראש, עוד לפני שהתחיל הדיון בקריאה השנייה והשלישית הודעת שלא יהיה שינוי, אנחנו נעביר את זה ככתבו וכלשונו. לא מדויק, אבל בסדר. טיפה לדייק בעובדות. תודה. גלעד.

לפני ההצבעות אני רוצה להבין מה כוונתך והאם מבחינתך התשובה השלילית שקיבלת מהנהגת הקואליציה היא סוף פסוק? מכיוון שאתה הסכמת איתנו שהחוק הזה מחמיר עיוותים - - - לא. לא הסכמתי גם לזה. אמרתי שכל ההסדר הנורבגי מייצר עיוותים מסוימים שצריך לחשוב איך מצמצמים אותם. לא חשבתי שזה מחמיר.

אפילו ציינתי שהעובדה שיש יותר, זה מוריד את התלות. בסדר.

מבחינתך התשובה שקיבלת מהנהגת הקואליציה היא סוף פסוק או אם למשל - - - - - - יש איזה הנהגת קואליציה שאנחנו צריכים לדעת עליה?

עשיתי בדיקה עם סיעות הקואליציה השונות. זה הנהגת הקואליציה. הרי לא דיברת עם כל חבר כנסת בכל סיעה. יש לסיעות יושבי-ראש. יש לך סמכויות כיושב-ראש ועדה, יכולת להקים כאן צוות של שני חברי כנסת מהאופוזיציה - - - גלעד,

אני מציע לך רעיון. תודיע עכשיו לפרוטוקול שאתה מקים ועדת משנה של שני חברי כנסת מהאופוזיציה, שניים מהקואליציה, להבאת הצעה מטעם הוועדה לשינוי ההסדר בשבועות הקרובים. מה הבעיה? בשנה הבאה, למה שבועות? מה אתה אומר?

אני הודעתי, גלעד. אני רק אומרת, עוד שנה - - - טלי, תודה. טלי, תודה, אנחנו חייבים לעבור להצבעות. אמרתי בדיון - - - מה קרה לך באצבע? שברתי. שברת את האצבע? גלעד. רפואה שלמה לחברת הכנסת גוטליב.

את

אפשר בבקשה. אמרתי שאני חושב שהמענה העיקרי לבעיות שההסדר הנורבגי מייצר, והוא גם פותר בעיות, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. המענה העיקרי לצמצום הבעיות, אני חושב, הוא בתחום הכלים הפרלמנטריים של תקנון הכנסת, שהם לא בוועדה הזאת, הם בוועדת הכנסת, הוספת כל מיני מנגנונים תקנוניים לחיזוק מעמד הכנסת. דיברנו עליהם, הצעתי אותם ליושב-ראש ועדת הכנסת, אחד מהם הוא כבר קיבל. אמרתי שאני מקווה, בעזרת השם, כשהרוחות יירגעו ופחות נהיה בסיטואציה של אופוזיציה שמחרימה ועדות או מריבות, או שלא נותנים לדבר, או שעושים פיליבסטרים כל יום - - - נפגעת קשות. אופוזיציה שמחרימה ועדות - - - כשנהיה בסיטואציה שיושבי-ראש לא רומסים כללים של הוועדה - - - - אני בהחלט אמליץ שיהיה צוות משותף של קואליציה ואופוזיציה - - - - ומשתיקים ייעוץ משפטי. - - להציע ליושב-ראש ועדת הכנסת לתקן את התקנון לכלים נוספים שיצמצמו את הפגיעה בוועדות הכנסת. אתה עדיין יכול להקים כאן ועדה שתשקוד על המלאכה. זה שאתה לא עושה את זה, אומר שאתה לא רוצה לעמוד מאחורי זה. אני אפילו אחשוב גם על הצעתך, למרות שלא בסמכותנו להציע תיקונים לתקנון. הוא לא מדבר על התקנון. אפשר לשבת ולשקול האם זה לתקנון, האם זה לחוק הכנסת, האם זה לחוק-יסוד: הכנסת. אני כרגע חושב שזה בתחום התקנון, ולכן דיברתי על זה עם יושב-ראש ועדת הכנסת, וקיבלתי דווקא אוזן קשובה, ואני בטוח שבהמשך יהיו עוד. אנחנו נעבור להצבעות, רבותיי. מנהל הוועדה יעבור על חברי הוועדה, מי מצביע, מי איתנו, מי נגדנו, מי בעדנו. מהציונות הדתית שמחה רוטמן, הליכוד טלי גוטליב, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר ועמית הלוי, ש"ס אברהם בצלאל ויוני משריקי, יהדות התורה יצחק פינדרוס, עוצמה יהודית יצחק קרויזר, יש עתיד קארין אלהרר ויואב סגלוביץ'; רע"מ ואליד אל הואשלה, המחנה הממלכתי מתן כהנא, ישראל ביתנו לא נוכחים חד"ש-תע"ל לא נוכחים, העבודה גלעד קריב. אני אקרא את מספר ההסתייגות, ואם יהיו הסתייגויות מצחיקות במיוחד, אולי אני אקרא אותן,

ראיתי דווקא שלא הוגשו יותר מדי הסתייגויות עם חוש הומור, וזה בסדר, כי הנושא הוא רציני. גמרתם את כל חוש ההומור בקדנציה הקודמת. אין ספק. לחדשים שבינינו, האופוזיציה בדרך כלל הם בעד הסתייגויות, הקואליציה הם נגד הסתייגויות. אולי צריך להגיד גם את זה. מי בעד הסתייגות מס' 1, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד, 5 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. ההסתייגות נפלה. אני מבקש היוועצות סיעתית.

על ההסתייגות הקודמת. חמש

הפסקה. נתכנס ב-10:46. (הישיבה נפסקה בשעה 10:41 ונתחדשה בשעה 10:46.) אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה לאחר ההתייעצות הסיעתית.

מי נגד?

הצבעה בעד, 5 נגד,

ההסתייגות נפלה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 5 נגד,

הסתייגות מס' 10. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות נפלה. רביזיה.

הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הסתייגות 11 נפלה. רביזיה. הסתייגות מס' 12. מי

ההסתייגות נפלה. רביזיה. הסתייגויות 39 עד 43. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרו. ההסתייגויות נפלו. הסתייגות מס' 44. מי בעד?

9 נמנעים, אין לא אושרה. ההסתייגות

רביזיה. הסתייגות מס' 45. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 46. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 47. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים,

ההסתייגות נפלה. רביזיה. הסתייגויות 48 עד 51. אגב, הייתי מצפה מכם לעשות הערות לפי חברי הכנסת שנמצאים במקומם ברשימה. הסתייגויות שיותאמו לחברי הכנסת

הסתייגויות 48 עד 51. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרו. ההסתייגויות נפלו.

הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. ההסתייגות נפלה. הסתייגות ב. מי בעד? מי נגד?

תת-רמה. הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. ההסתייגות נפלה. הסתייגות ג. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. ההסתייגות נפלה. רביזיה. הסתייגות 54. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 9 נמנעים,

ההסתייגות נפלה. א, ב, ג ו-ד החלופיות של 54. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא

סתם, מתי שבא להם הם מקפידים על הכללים. זו הסתייגות אמיתית. הסתייגות מס' 55. מי בעד? מי נגד? פחות עבודה כשיש הסתייגויות

ההסתייגות נפלה. רביזיה. הסתייגות לחלופין 59. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה.

נתכנס פה בשעה 11:35 להצבעה על הרביזיות. (הישיבה נפסקה בשעה 11:05 ונתחדשה בשעה 11:35.) רבותיי, חזרנו להנמקות והצבעות על הרביזיות.

כפי שדיברתי עם גלעד לפני,

החוק הנורבגי, שאגב חוקק לראשונה בממשלת נתניהו בשנת 2015,

זה היה נורבגי ישראלי, מזרח-תיכוני, שבדי היו לו כל מיני

איזה שמות גנאי היו לחברי הכנסת שנכנסו בנורבגי,

מה לא עשו להם,

שרצו להגיע ולשרת את אזרחי ואזרחיות מדינת

גם אם לא תודה בכך,

אני מבינה, יש ענייני משמעת קואליציונית, אבל גם בתוך קואליציה וגם בתוך משמעת קואליציונית, יש מקום לשכנע, יש מקום לבוא ולומר: אנחנו ישבנו בוועדה,

השתכנענו במידה

יש לנו יושב-ראש מוכשר,

לסיכום, אני רוצה לחזור לאירועי אתמול. זו סיבת

זאת הסיבה האמיתית, חברי האופוזיציה בוועדת

גלעד, אתה רוצה שאני אנמק לפניך?

מה זה מקפידים בכבודו. לקרוא לו שקרן ולא הגון,

אתה מרגיש שכבודך נפגע? טלי, אני באמת מסתדר. זה לא

הבוקר אנחנו רואים הוכחה נוספת לממשלה מבולגנת, שאומרת בבוקר א',

סביר להניח שבשעות אחר הצוהריים כבר תצא הבהרה על ההבהרה. תודה, גלעד. נתתי לך אפילו חמש

כאשר לא הצגתי נוסח לוועדה,

אולי את מכירה

ואז הצגתי נוסח - - - ובדיון אמרתי לך - - - תני לו לדבר. אני רוצה לשמוע מה היושב-ראש אומר.

אני שומר על זכותי לדבר - - - אני רוצה פשוט לשמוע אותך ברצף. טלי, אל תתערבי.

אתערב במה שבא לי. אני רוצה לשמוע

לא נכון.

אמרתי: תביא חוות דעת יועץ משפטי. אמרנו את זה בדיון הקודם.

אני לא מוכנה לזה. אני מסתדר. אני באמת

אתם באופוזיציה, אתם בעד הרביזיות, ואנחנו נגד רביזיות. הרביזיה על הסתייגות מס' 1. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו.

מי נמנע?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 19. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 20. מי בעד? מי נגד? מי ננמע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 21. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 22. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 23. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה.

רביזיה על 25. מי בעד?

מי נמנע? כל הכבוד, עוד דקה בזבזתם לנו...

הכבוד.

נא לא לדבר בזמן ההצבעות. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 26. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 27. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 28. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 29. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 30. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 31. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 32. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 33, 34 ועל החלופי ל-34. מי בעד? מי נגד?

4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 35 ו-36. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 37. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 2 נגד, 9 נמנעים, 2 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 38. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים,

הרביזיה נדחתה. רביזיה על 39 עד 43. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 44. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

2 נגד, 9 נמנעים, 2 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 45. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הרביזיה נדחתה. רביזיה על 46. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 47. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 48 עד 51. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 52. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על החלופין א, ב, ג, ד, ה, ו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53א. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53ב. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53ג. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 54. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על לחלופין א, ב, ג ו-ד של 54. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד, 2 נגד, 9 נמנעים, 2 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על לחלופין ה ו-ו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 2 נגד, 9 נמנעים, 2 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 55. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 56. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 57. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על 59. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושרה.

רביזיה על 59. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, 1 לא אושרה. הרביזיה נדחתה. רביזיה על לחלופין ל-59.

מי נגד? מי

יש ישיבת ועדה שמתנהלת תוך כדי. ישיבת הוועדה הזאת תינעל. בשעה 12:30 אנחנו מתכנסים כאן להמשך בעניין ציון במשפט תיפדה. ישיבה זו נעולה.